אני פותח את הישיבה שוב פעם, הפעם אני מוסיף נושא. הנושא הראשון, חלף דמי אבטלה לחיילים בודדים בעלי היתר עבודה בתקופת הקורונה, ישיבת מעקב. הנושא השני הפסקת הסיוע בשכר הדירה לחיילים בודדים משוחררים. כפי שאתם יודעים היה פרסום שהסתיים התקציב במשרד הביטחון לעניין הזה, קבענו להם ישיבה, בין לבין טיפלנו בעניין מול משרד האוצר ומשרד הביטחון ואני רוצה לומר באמת כל הכבוד למשרד האוצר שמצאו פתרון יצירתי, הנושא הזה נפתר, יש היום תקציב. על חשבון תקציב משרד הביטחון יעבירו תקציב לעניין הזה והנושא הזה יימשך עד סוף שנת התקציב הזאת,

אני חייב הערה,

חכה רגע. אותו פתרון האוצר מסכים לעשות לגבי הפיצוי בגין, לא דמי אבטלה, אלא פיצוי בגין זה שהם לא עובדים. אם משרד הביטחון יסכים גם לפתרון הזה אז יש תקציב גם לעניין הזה ללא שום בעיה. ננסה היום לשמוע מה הפתרון לגבי העניין הזה ונעבור לנושא השני. אתה רוצה את האוצר?

ולמה האוצר לא מתעדף את הנושא הזה בפני עצמו וכל הזמן צריך ללכת לפתרונות - - - מתעדף, אבל הסתיים התקציב.

אני חושב שצריך לשים פה נקודה על עוד מקום. קודם כל,

אם אתה לא היית מתערב העניין הזה לא היה קורה, אבל מה שאותי מטריף - - - מטריד. לא, אותי זה מטריף כי מדובר פה על חוק. לא יכול להיות שמשרד ממשלתי מחליט שהוא לא מקיים חוק, אין כזה דבר, לא בממשלת ישראל לפחות. אבל איך הוא יתנהג אם נגמר לו התקציב?

תקשיב, אין דבר כזה. אני הייתי יומיים בממשלה וניהלתי תקציב משרד, ברגע שיש לך חוק אתה חייב לתקצב ולתעדף, ולכן זה שהגענו פה למצב שאנחנו צריכים להיאבק כדי שהחיילים יקבלו את מה שמגיע להם בחוק זו פשיטת רגל. לא, אבל כשמשרד הביטחון להעביר עכשיו מכיס לכיס - - - קודם כל זה היה בסדר,

הם שיתפו פעולה,

בלי שום בעיה. לא היינו צריכים להילחם פה. כן, אבל, אדוני, זה בגלל שזה הגיע לתקשורת. אני אומר לך שהסיפור הזה מספטמבר, החיילים שלושה חודשים לא מקבלים את הכסף. בסדר, זה הגיע לתקשורת, נכון, בגלל שלא ידענו. אף אחד לא ידע מזה, התקשורת גילתה את זה. אני רק אוסיף למה שאומר אלכס, עכשיו להגיד למשרד הביטחון לתעדף, מעל מיגוניות ואני לא יודעת מה עוד, בתקציבים האזרחיים את הסיפור הזה זה לא בסדר.

אבל אני חושבת שבחלף הבטחת הכנסה זה כן הסיפור. אבל למה אתם בגלל ששמעתם את הפתרון למה קוראים לזה על חשבון מיגוניות?

לא, אני לא אמרתי שזה על חשבון מיגוניות.

אני רק יודע שבוועדת הכספים אושר תקציב של 3.2 מיליארד שקל תוספת למשרד הביטחון והייתה אמורה לקום ועדה משותפת

ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון שעד עכשיו לא התכנסה אפילו לא פעם אחת ולא דנה בתוספת הזאת. מפה אני מסיק שיש להם מספיק כסף והם לא צריכים את השלושה מיליארד האלה, או שהם עושים עם השלושה מיליארד מה שהם רוצים ואנחנו לא יודעים. או שהם לא קיבלו את הכסף.

חמקנים, אני יודע מה? כן, בבקשה,

כן, שלום. חבר הכנסת ביטן, כמו שאמרת, אני שמחה להגיד שנמצא פתרון לחיילים הבודדים המשוחררים, הפתרון נמצא מהמקורות הקיימים של משרד הביטחון ואנחנו מקווים שניתן יהיה להמשיך ולשלם לחיילים המשוחררים כבר בימים הקרובים. מבחינתנו אין בעיה, נמצא תקציב מהמקורות הקיימים של משרד הביטחון. גם אחורה? כן.

מרגע שהם הפסיקו לקבל הם יקבלו. בוא נוודא את זה. ברור, ברור.

אני לא זוכר עם מי דיברתי אתמול.

יעל.

תגידי לי רק באיזה תקציב זה, תקציב שהוא לא ניתן לביצוע במשרד הביטחון. היא אמרה לי שהיא מוכנה שגם הנושא של חלף דמי אבטלה,

ממש דמי אבטלה, אלא פיצוי מסוים שיינתן להם גם יינתן מהתקציב הזה. אני אסביר, אני אתן לזה קצת רקע. למשרד הביטחון יש תקציב שמחולק מבחינה טכנית לכמה סעיפים שונים, אבל הוא יכול לעשות בו כרצונו לפי סדר העדיפויות שלו. היה ונוצרה יתרה תקציבית שנובעת מסדרי העדיפויות של משרד הביטחון ומהיכולת שלו לבצע או לא לבצע בשנה מסוימת הוא יכול להשתמש בכסף הזה לכל מה שהוא רוצה, בין היתר לסיוע בשכר דירה לחיילים בודדים משוחררים.

בין היתר לפתרונות לחיילי חובה. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בחיילי חובה, וזה המקור מבחינתנו. כאמור, זה המקור הקיים במשרד הביטחון וניתן לעשות בו שימוש כבר היום. זה ברור לי, אבל מה שהיא אמרה לי, שמדובר בתקציב שבעצם יחזור לאוצר אם לא יעשו בו שימוש ואז היא מוכנה שמהתקציב הזה גם יפתרו את הבעיה של אלה שלא עובדים. זה מה שהיא אמרה לי ואז אם משרד הביטחון יסכים גם לזה אז אפשר לפתור גם את הבעיה השנייה. תבררי איתה בינתיים כדי שתגידי לי את זה לפרוטוקול, אני אחזור אלייך. עם מי דיברנו שהיא צריכה לברר? יעל אגמון.

כיוון שהנושא של דמי שכירות נפתר, אנחנו נעבור - - - נטע חוזרת,

בבקשה. אני אומרת שהרעיון הוא שכמו שצה"ל יכול היה להקצות את היתרות האלה לחיילים משוחררים, על אחת כמה וכמה הוא יכול לבחור להקצות אותן או לעשות סדרי עדיפויות בנוגע לחיילי החובה.

אז מבחינתנו זאת החלטה של משרד הביטחון, של צה"ל, וכרגע זה עומד לפתחו ואני מציעה שתפנו את השאלה לצה"ל מה הוא מתכוון לעשות. כרגע מבחינתנו לגמרי יש לזה פתרון במסגרת המקורות הקיימים. זאת אומרת את אומרת שהאוצר מסכים, א', מסכים להצעה הזאת של לפתור את הבעיה של הפיצוי לחיילים האלה מתקציב משרד הביטחון שאין לו שימוש, בתנאי שהם יסכימו, נכון? הגדרתי נכון?

אני אגיד שזה הפתרון שאנחנו הצענו מתחילת הדרך.

שניתן לפתור את כל הסוגיות האלה, גם של החיילים המשוחררים, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחיילי חובה שמקבלים את כל המענה שלהם מתקציב הביטחון, ניתן למצוא את הפתרון לכך במסגרת המקורות הקיימים בתקציב הביטחון. וכפי שנמצא פתרון בנוגע למשוחררים הבודדים יכול להימצא פתרון, ואנחנו עומדים על כך שיכול להימצא פתרון, במסגרת המקורות הקיימים ומבחינתנו אין שום בעיה וזה יכול להיות

אז אני מבקש, תפנו למשרד הביטחון. הם בדיון, דוד.

פנייה רשמית, כמו שעשיתם עם השכירות על מנת שייתנו הסכמה לעניין הזה גם כן ואז נוכל לפתור גם את הבעיה הזאת, כי צריכה להיות פנייה שלכם אליהם גם. כמו שעשיתם עם השכירות תעשו את זה גם בזה.

ממתי זה מתחיל? צריך לשמוע את הקרן. לא, זה מהתקציב הזה, מה שחייל מגיע לו יקבל. אבל מתי הם יתחילו תכלס? מי עכשיו? הקרן לחיילים משוחררים, איך הם יחזירו את הכסף? הם יקבלו את התקציב והם ייתנו כמו שהם נותנים כל הזמן. אבל מתי? טוב, תשימי אותם, בבקשה. שלום, בוקר טוב. תודה ליושב ראש על הענייניות. אכן מעולם משרד הביטחון לא התכוון להפסיק לשלם את ההטבה ואנחנו נשלם אותה בימים הקרובים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים.

ברגע שייכנס התקציב בתוך הסעיף התקציבי אנחנו נשחרר את הבקשות שממתינות. אני רוצה להגיד שכל הבקשות כבר עברו אישור ולא נעכב את זה, עשינו את זה תוך כדי המשא ומתן ואני מאוד שמחה שהנושא נפתר. יש לי שאלה. למה לא הכנסתם את התקנה לגירעון קטן ועיכבתם את הסיוע לחיילים משוחררים בודדים? מה הסיבה לכך שלא לקחתם סיכון בתקנה על שלושה מיליון שקלים?

חבר הכנסת קושניר, הכול נלקח בחשבון, אנחנו לא בדיון הזה מהיום, אנחנו בדיון הזה הרבה לפני שהוא פרץ ובשורה התחתונה אנחנו שמחים שהנושא הזה נפתר והם יקבלו את הכסף כמו שמגיע להם על פי חוק ואיש לא התכוון להפר את החוק. אבל תגידי לי, זה שהחיילים לא קיבלו כסף בספטמבר ובאוקטובר זה לא הפרת החוק? זה שאנשים לא קיבלו כסף חודשיים זה לא הפרת חוק? לא עברתם פה על החוק? קודם כל אנחנו מבקשים בזאת להתנצל בפני כל הבודדים שהם בבת עינינו על העיכוב. מה שחשוב הוא שנמצא הפתרון ואנחנו נשלם את זה בימים הקרובים, אבל לא הייתה שום כוונה לא לשלם ולהפר את החוק.

אני שואל אותך שאלה יבשה מקצועית, הכסף לא משולם מספטמבר, ספטמבר-אוקטובר, משרד הביטחון לא משלם את הכסף,

לא התכוונתם,

עברתם על החוק או לא עברתם על החוק, גברתי? כל עוד הנושא היה בטיפול אנחנו לא עברנו על החוק והתכוונו לשלם ואנחנו נשלם לכולם רטרואקטיבית. אפשר היה גם לברר את זה מולנו, חבר הכנסת קושניר. אני מאוד מקווה שיהיו חיילים שיתבעו אתכם על ריבית והצמדה על התקופה הזאת, כי הם היו צריכים לממן את הסיוע בשכר דירה לחודשיים ואתם אטומים. אין הצמדה, איזה הצמדה? אני לא יודע, בסוף החייל הזה היה צריך למצוא איפה שהוא את הכסף לשכירות במשך חודשיים. קודם כל זה מענק. זה לא מענק, זה חוק. זה מענק. יש מקרים שזה מתעכב, לא צריך לעשות מזה עניין גדול. הנושא נפתר,

אם הם לא היו מקבלים מילא. אז אני אגיד לך משהו, יש סוגיה. אם אתה תיכנס לאתר של הקרן לחיילים משוחררים אתה תראה שם שיש סכום של הטבה של 1,500 שקלים שמגיע לכל חייל משוחרר כדי לרכוש תכולה. שם כתוב שמדובר בכסף של תורמים אז ברגע שנגמר הכסף נגמר הסיוע, פה אני לא בא בטענות.

למרות שאני חושב שבתקופה הזאת הם היו יכולים ל - - - אני אגדיר את זה בצורה קצת שונה.

שהדברים האלה, אנשים מסתמכים על זה לצורך המחיה שלהם, בין אם זה שכירות או מענק אחר, צריך לדאוג שזה יקרה ולטפל בתקציב מראש ולא אחרי שזה מסתיים.

עכשיו אנחנו נעבור למשרד הרווחה. הנושא השני. הנושא הראשון סיימנו, נעבור לשני. הצבא, אתה לא רוצה אף אחד? את הצבא אני משאיר לסוף. יש את חנן פוטרמן? למה הם לא עונים? תעלי את לימור לוריא, משרד הרווחה.

אני מבין שמשרד העבודה והרווחה תומך בלתת מענק לחיילים האלה מדי חודש? בהחלט. מדובר באוכלוסייה שזה הכרחי וחשוב ואנחנו בהחלט תומכים בזה. עשינו גם איתך ביחד איזה שהיא הערכה במה מדובר ובהתאם לתקציב שיעמוד לרשות הנושא זה חשוב. טוב, אנחנו מדברים על 1,500 שקל בחודש בעניין הזה כחלף דמי אבטלה. בנוסף לזה אני רואה שיש הצעת חוק ממשלתית לתת להם עוד 4,500 שקל, אז אם אנחנו לוקחים את ה-1,500 ואת ה-4,500 זה בעצם 2,000 שקל בחודש.

אבל זה למשוחררים וזה לאנשים בשירות, אלה אנשים שונים. זה למשוחררים.

אז 1,500 שקל בחודש אני חושב שזה בסדר גמור לאור העובדה שמדובר בעבודה נוספת שאנחנו לא יודעים כמה הם מרוויחים מדי חודש. כל אחד בא, עובד במלצרות, עובד בזה, זה לא עבודה או משכורת קבועה כמו שיש אנשים שעובדים ויצאו לאבטלה או חל"ת. אני חושב ש-1,500 שקל דמי מחיה זה סביר ביותר. תודה רבה. בואי נעבור למשרד הביטחון עכשיו קרן וייס. זה החשב שלהם?

זה ליטל שוורץ. זאת קרן וייס, היא עשתה את כל העבודה. וגם את תומר ניאזוף, תומר זה החשב. קרן, זאת בעיה שצריך לפתור

מדובר בחיילים שמשרתים שיכולים לעבוד עבודה נוספת, הם לא יכולים לעבוד בתקופת הקורונה, גם בגלל שהכול סגור. בדרך כלל העבודות שלהם הן עבודות מזדמנות, או מסעדות או בתי קפה, דברים מהסוג הזה, היום הם לא יכולים, הכול סגור. אנחנו רוצים לתת להם איזה שהוא מענק של 1,500 שקל בחודש. אין דרך לתת להם דמי אבטלה, כי החוק לא מאפשר לתת להם דמי אבטלה, הדרך היחידה לתת להם פיצוי - - - אתה מדבר על מענק חודשי,

פיצוי אני קורא לזה, פיצוי מסוים, זה נתון בידיכם. אין צורך לתקן את החוק כי מדובר בחיילים, אתם יכולים לתת להם בלי תיקון חוק ובלי שום דבר. משרד האוצר מסכים לכך שהכסף הזה, שזה לא כסף גדול, יילך כרגע מיתרות בלתי מנוצלות של משרד הביטחון. אנחנו צריכים לדעת אם יש הסכמה כמו שהייתה עם דמי השכירות ואז נוכל בעצם לפתור את הבעיה. אם את צריכה יום יומיים לחשוב על זה, זאת אומרת להביא את האישורים הפורמליים ניתן לך גם את זה עד יום השני הבא. זאת גם אופציה.

את אגף התקציבים יש לנו. נקבל אותם, אבל בואו נשמע אותה קודם. אז קודם קרן ואחרי זה תומר ניאזוף. קודם כל בוקר טוב לכולם, אז אנחנו באמת בדיון השני בנושא. קודם כל צריך להגיד שעמדת צה"ל הרשמית הועברה אליכם כבר ביום שני ושם מופיעים כלל הסעיפים שמתייחסים לסוגיה הזאת. יש בינינו הסכמה מלאה על כך שיש בעיה עבור האוכלוסייה הזכאית להיתר עבודה כי בתקופה הזאת הם לא מצליחים לממש,

גם בגלל ההנחיות הלאומיות להתמודדות עם הקורונה, אבל גם בגלל ההנחיות הפנים צה"ליות שמדברות על תקופות של סבבים ממושכים יותר בתוך היחידות. עמדת צה"ל הרשמית, נכון לעכשיו, יש פה התפתחות שאני צריכה רגע לתת עליה את הדעת מול הגורמים בתוך צה"ל, אבל היא שקודם כל צה"ל דואג לכל החיילים שמבקשים סיוע כלכלי ולכן ההתייחסות אך ורק לחיילים הבודדים היא התייחסות שהיא התייחסות צרה. אנחנו מבקשים התייחסות לכל אלה שמביעים את המצוקה הכלכלית ומסתייעים בשגרה בהיתר עבודה פרטית ולכן מנגנון הפיצוי צריך לחול גם עליהם. העיקרון הזה הוא עיקרון שהוא מאוד חשוב לנו, עיקרון השוויון לצורך העניין, כדי כן לאפשר את המענה הרחב לכולם ולא רק לפלח מסוים באוכלוסייה הזו, מה גם שאנחנו לא יודעים לאמוד במדויק כמה כל חייל השתכר מהעבודה הפרטית ולכן לקבוע סף של מענק בעיניי הוא נכון. עוד אני רוצה לשים בהערת כוכבית כהערה חשובה ששימו לב שהמערך הלוחם מאוד מתקשה לממש היתרי עבודה פרטית בשגרה ולכן אין לו את הזכאות הזו, לאור סבבי היציאות שלהם, לאור השגרה המבצעית, מה שמייצר לנו סוג של חיילים שקופים באירוע הזה שאין להם היתר עבודה, אבל כן יש להם מצוקה כלכלית. לכן אני חושבת שבבחינה שלנו בצה"ל אנחנו חייבים להסתכל גם עליהם ולאפשר גם להם סוג של מענה. צריך לומר, מענה שאנחנו היום מייצרים מתוך מקורות צה"ל. אני מבינה את הסיפור של החוק שזה משהו שלא ניתן לייצר בו איזה שהוא תיקון כי העמדה הרשמית שלנו מדברת על זה שגם ההסדר התקציבי אבל גם התפעולי יהיה מחוץ לצה"ל בדיוק כפי שמתקיים היום לאזרחים. אני מבינה את הסוגיה הבעייתית ולכן אנחנו נצטרך שוב לעלות איתה הלאה. לגבי יתרות התקציב, אני לא הבן אדם המתאים לענות על כך ואם יש פה את חשב משרד הביטחון אז אני חושבת שראוי רגע שהיא תשיב על כך, אבל גם פה אנחנו נצטרך רגע לתת את ההתייחסות התקציבית פנימה אצלנו עם הגורמים האמונים על כך כדי לתת תשובה שהיא קצת יותר נחרצת. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בעצם מה שעשית עכשיו, יצרת מצב שאי אפשר לפתור שום בעיה. הנושא הזה של נקודת השוויון לא קיימת פה מכיוון שחיילים בודדים הם לא עומדים על אותה רמת שוויון כי אתם מכירים בהם כחיילים בודדים. אין להם עורף כלכלי בארץ, בשביל זה הם חיילים בודדים. חייל בודד זכאי לעבודה נוספת מכוח זה שהוא חייל בודד. להגיד עכשיו כל החיילים במדינה שיש להם את האישור הזה מכל מיני סיבות, אתם יכולים לתת להם מה שאתם רוצים, אני לא מפריע לכם, אבל להתנות דבר בדבר זה אומר שאף אחד לא יכול לקבל כלום,

לכן אני לא מקבל את העמדה הזאת מבחינת נקודת השוויון כי הם לא על אותה רמת בעייתיות. אם אנחנו מדברים על חיילים בודדים, מדובר על 935 איש ובנוסף לזה בא משרד הרווחה ואמר שיש עוד 400 חיילים שאין להם עורף כלכלי ואולי הם אפילו לא מוכרים כחיילים בודדים, הם לא עולים חדשים, אולי הם מוכרים ככאלה, הם לא עולים חדשים, ומדובר בעצם 1,400 איש שזה אומר שאם אנחנו ניתן גם לאלה שהם באמת בבעיות

רציניות את ה-1,500 שקל האלה, אנחנו נדבר על תקציב שניתן לעמוד בו. אם אנחנו עכשיו אני לא יודע לכמה יש אישורי עבודה בצה"ל.

10,560. מבחינתי אני מסכים,

באמת, לתת לכל מי שיש לו אישור עבודה, אני מסכים. אני לא יודע אם זה אפשרי תקציבית. אני חושב שהנושא הזה של ה-1,400 איש, שהם חיילים בודדים,

עולה או לא עולה, לא משנה, בסדר? אני מוכן לקבל את העמדה הזאת כי זאת גם העמדה של משרד הרווחה, זה לא תקציב שאי אפשר לעמוד בו. לכן משרד האוצר הסכים. כל מה שנשאר זה משרד הביטחון. זה לא בסמכות שלך, אני יודע, אין לי טענה בעניין הזה. יש את תומר ניאזוף וטל שטראוס. אז בואו נשמע את החשב שלכם ונראה איך נפתור את הבעיה שלכם,

שלום. התקציבן של צה"ל או של משרד הביטחון?

אתה היית איתנו מהרגע הראשון, שמעת את כל הדיון? הייתי בתחילת הדיון, כן. אני רוצה לחדד איזה שהיא נקודה. בתקציב הביטחון אין יתרות לא מנוצלות, נהפוך הוא, יש לנו צרכים רבים שלא מקבלים מענה ומשרד האוצר מכיר אותם. יש יתרות לא מנוצלות בתקציב החיימ"ש גם מתקציבים שהגיעו לנושא הקורונה וגם מנושאים אחרים שלא נוצלו. מה זה חיימ"ש? חיילים משוחררים. יש שם סדר גודל של תקציב מאוד משמעותי של מאות מיליונים. אם יש פה בשורה ומשרד האוצר מאשר שימוש באותם תקציבים כמובן שמבחינתנו זה מבורך. באשר לסוגיית היתר העבודה, הוא בסוף מאפשר לחיילים להתפרנס במשק האזרחי. למיטב ידיעתי הם גם משלמים, ביטוח לאומי מופרש משם וכל מה שצריכים להפריש כמו אזרחים אחרים, ולכן אם רוצים לתת מענה חליף דמי עבודה המקור שלו צריך להגיע מאותם מקומות שכלל המשק נהנה ומקבל את הסיוע ואת המענה. לא, זה לא מה שיקרה. חבר'ה, אתה אמרת עכשיו שאין לכם בעיה אם יש לכם יתרות לא מנוצלות

אתם לא חיים בבועה, עם כל הכבוד, יש לכם מעל 60 מיליארד שקל תקציב, יש לכם יתרות לא מנוצלות, משרד האוצר מסכים לקחת משם, עם כל הכבוד לכם אתם גם צריכים להסכים לזה. אני לא מוכן לשמוע

אתם חלק מהמדינה. זה חיילים שלכם, ריבונו של עולם.

זה חיילים שמשרתים בצה"ל, הם חיילים בודדים, אין להם עורף כלכלי, בהיתר עבודה הם לא יכולים להשתמש, מה זאת אומרת אתם לא מוכנים? אי אפשר לתת להם את זה במסגרת הרגילה כי הם לא יכולים לקבל דמי אבטלה, יש סעיף בחוק שאומר שחיילים לא מקבלים דמי אבטלה,

אז מה אתה רוצה?

מה העניין הזה? אפשר לייצר את המנגנון שבו התקציב הייעודי הזה מגיע לתקציב הביטחון ומועבר לאותם חיילים.

אותו מנגנון שעשינו על דמי השכירות נעשה פה. אנחנו נעשה דבר כזה, נקבע ישיבת המשך ביום שני, עד אז אני מקווה שמשרד האוצר ואתם תדברו ביניכם, כי משרד האוצר מסכים. אתה גם אומר, אם יש משהו לא מנוצל שאנחנו לא צריכים - - - על שניהם, גם החלף וגם השכירות? לראות איך התקדם גם החלף וגם השכירות? עניין השכירות נגמר. יש הסכמה, יש הכול, לא צריך לחזור לזה. נשאר חלף, הם ידברו ביניהם. הרי בינינו, גם אתה, גם אתם, אתם לא יכולים להביא לוועדת הכספים העברות תקציביות בלי הסכמת האוצר, אז זה שיש לכם יתרה,

האוצר יכול לתקוע אתכם ולא לתת לכם להעביר שקל משם. אם האוצר מאשר מסעיף 46 מחיימ"ש אין שום בעיה.

אי אפשר לתת את זה במסגרת דמי אבטלה.

תעבירי לי רגע את האוצר. נטע בר זיו. אני חוזרת על הפתרון שדיברנו עליו בתחילת השיחה.

הוא אומר שהוא מסכים, אבל הם צריכים טפלו בזה עד יום שני. אני לא יודע מה מסגרת התקציב. מה שמשרד הרווחה אומר, אנחנו צריכים להקשיב לזה, זה שחוץ מה-935 חיילים בודדים עולים חדשים יש עוד 400 חיילים בודדים שהם לא עולים חדשים, שאין להם עורף כלכלי וצריך גם לעזור להם. אז מדובר פה על 1,400 חיילים. אנחנו לא מדברים על כל מי שיש לו אישור לעבודה נוספת,

שזה באמת תקציב מאוד גדול, אנחנו מדברים על חיילים בודדים. אני אסביר שנייה. אנחנו כאמור מוכנים לכל מקור שמשרד הביטחון יציע מתקציבו, אין לנו שום בעיה ואנחנו עומדים מאחורי משרד הביטחון בעניין הזה. אני רק אחדד את הדברים שאמר קודמי, בסעיף 46, לצורך העניין זה הסעיף התקציבי של החיילים המשוחררים, אין יתרות של מאות מיליונים, זה כסף שהכנסת הקצתה לצורך ייעודי לטיפול בקורונה. מה שעומד כרגע - - לא מדובר על מאות מיליונים. - - זה לא דבר שקשור לקורונה, זה דבר שהוא עקרוני, איך לסייע לחיילים בודדים מפוטרים. זה כן קשור לקורונה, הם לא יכולים לעבוד בעבודה שלהם. שנייה, תנו לי לסיים. היתרות שהיו אמורות להיות מוקצות לזה זה תקציב שהוא תקציב של משרד הביטחון במסגרת סדר העדיפויות שלו. כפי שמשרד הביטחון מטפל בכל הצרכים של חיילי חובה אז גם כאן זה העניין הזה. רק לחדד את העניין הזה, לא מדובר ביתרות של מאות מיליונים, מדובר בסדר עדיפויות שמשרד הביטחון יכול לעשות מתקציבו הרגיל השוטף שהוא לא מוקצה לצרכי קורונה והוא קיבל תוספות של מיליארדי שקלים רק בחודשים האחרונים ואנחנו סבורים שהוא יכול לעשות זאת. אז בוא אני אחדד גם פה. מדובר על תקציב שיכול לבוא גם מתקציב הקורונה כי מדובר בבעיית קורונה. יחד עם זה אם הפתרון יהיה פתרון מתקציב של משרד הביטחון, שאתם מסכימים לעשות העברה, אין לי בעיה עם זה, זה לא משנה לי איך זה נפתר. מה שאני מבקש, תנהלו שיחות או משא ומתן עד יום שני, אפשר לפתור את הבעיה הזאת ואני מקווה שבא לציון גואל, שכל החיילים הבודדים שאין להם עורף כלכלי יקבלו פיצוי כל חודש. ביום שני בעשר ישיבת מעקב. חבר הכנסת ביטן, אני רק אדגיש שכפי שהפתרון הזה, כפי שמצאנו פתרון לבעיה בדיור של חיילים משוחררים ניתן למצוא פתרון גם לדבר הזה. זה דבר שמשרד הביטחון יכול להחליט עליו עכשיו.

לא מדובר פה על מאות

אם אנחנו לוקחים עד חודש יוני מדובר על 40 מיליון שקל בערך,

אדרבא ואדרבא כאשר מדובר בצורך שוטף של חיילי החובה.

כפול שישה חודשים זה 12 מיליון, אדוני. 12 מיליון, 15 מיליון.

אני אומר לשר האוצר כל הזמן וגם לנציגי האוצר משפט קבוע - - - כסף קטן פותר בעיות גדולות. זה תקציב קטן תוצאה גדולה. יש דברים שאתם צריכים להשקיע מיליארדים, פה אתם נותנים כסף קטן, אבל ציבורית אתם זוכים לכל האהדה בעניין הזה ולכן התוצאה פה היא גדולה. אז תפתרו את הבעיה. אני יודע שאתם מוכנים, אז משרד הביטחון, עם כל הכבוד לו, יפתור גם את הבעיה הזאת, מדובר בחיילים שמשרתים בצה"ל, לא מדובר בחיילי אוקראינה או חיילים בלבנון, מדובר בחיילי צה"ל. דוד, תגיד בבקשה, 400 זכאי תשמ"ש. אמרתי, 1,400 זה כולל ה-400 האלה.

יום שני ישיבת מעקב בשעה 10:00,

תודה רבה. תגידי תודה ליעל אגמון, היא הייתה באמת בסדר גמור פה, הייתה יצירתית ועשתה את העבודה. הישיבה ננעלה בשעה 09:50.